היום ה-8 בדצמבר 2020, כ"ב בכסלו התשפ"א. על סדר היום הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020 בדבר הוראת שעה, הארכה בשנה,

מי מתרגם לנו את שפת הטלגרף. לפי הכותרת, זה מסובך, בואו נראה את התוכן. זה לא מסובך. הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת. אני מבקשת שהדרג המקצועי יתייחס. נמצא

מר אורן מור מאגף כלכלה במשרד

תסביר לנו מה אתה רוצה מהוועדה.

אסביר את הרקע ואז נסביר מה אנחנו מבקשים. בשנת 2016 תיקנו שורה מסוימת של אגרות שנכנסו להוראת שעה. זה היה בעצם טיפול בבעיות דחופות. זה נכנס להוראת שעה כי זה היה טיפול בעניינים דחופים שדרשו טיפול מהיר עוד בטרם אנחנו

טיפלנו בעניינים שצצו והיו דחופים והכנסנו אותם להוראת שעה כיוון שהיינו צריכים לעשות עבודת חריש הרבה יותר מעמיקה ולקבוע אגרות קבועות. עד אז זה נכנס להוראת שעה. העניינים שטופלו אז בהוראת השעה והתיקונים שנכנסו היו תיקונים בתחום המיקרוגל מיקרוגל זה תקשורת אלחוטית מנקודה לנקודה ושם הפחתנו את האגרות בממוצע ב-20 אחוזים כדי להיות דומים לממוצע העולמי. תיקנו שם תיקון מאוד חשוב בכל תחום התדרים הגבוהים. זה גם מיקרוגל ואלה תדרים גבוהים שמשמשים לתקשורת מנקודה לנקודה, שהן נקודות קרובות. הן מאוד חשובות לתקשורת סלולרית בערים צפופות כיוון שההפרעה בהן היא מאוד מוגבלת. שם הפחתנו את האגרות בצורה מאוד דרמטית, במשהו כמו 90 אחוזים. אם הפחתתם, למה בהוראת שעה? כמו שאמרתי קודם, היה צורך לעשות עבודה כלכלית עם יועץ בין-לאומי לקביעת אגרות קבע. בסדר אבל מ-2016 עד 2017, מומחה בין-לאומי, זמן סביר. אבל אנחנו ב-2020, בפתחה של 2021, ואתה רוצה הוראת שעה לעוד שנה. זאת אומרת, ב-2022 תבוא לבקש הארכה. לא. הביקורת נאמרה לאורך כל השנים האלה. אני בכוונה שאלתי. אני אומר לך בכנות שאם זאת לא הייתה הפחתה, הייתי נועל את הישיבה והייתי אומר לך שמשרד התקשורת יחפש את החברים שלו,

אבל זו הפחתה ואני לא יכול להעניש את המשתמשים. אי אפשר. זה לא נראה טוב וזה לא רציני. מ-2016, תאמין לי, לא רוצה לתת לך דוגמאות לאן הגענו.

עבודה שיודעת לעשות עבודה, להעריך מחירים, תעריפים ריאליים, ארבע-חמש שנים?

מדובר בעבודה מאוד מורכבת. מדובר כאן על כל האגרות. זה מתחיל מסלולר, עובר דרך מיקרוגל, טלוויזיה, רדיו וכל אחד זאת עבודה בפני עצמה. החללית שהייתה צריכה לנחות על הירח התרסקה וכבר בנו אחת אחרת. אני מסכים אתך אבל לקח הרבה זמן להוציא את המכרז. רצו לעשות מכרז בין-לאומי. בירוקרטיה. אני לא אומר שזה אתה. עכשיו אנחנו בעיצומה של העבודה. אני לא אומר שאתה התרשלת וישנת. הבירוקרטיה, כל הסיפורים האלה. אם אתם רוצים משהו, אתם יודעים לעשות אותו גם תוך שלושה, ארבעה וחמישה חודשים. הבעיה אם אתם רוצים את זה. קל לכם לבוא כל שנה לדיונים. העבודה עכשיו בעיצומה. תן לי לוחות זמנים.

אגרות המיקרוגל, הגלים המילימטריים מגיעים לכאן לתיקון. זה חלק מהעבודה הזאת. אנחנו מעבירים את זה פרוסות פרוסות עד שנסיים. אני חושב שקביעת תעריפים ואגרות בעבודה מחקרית הייתה צריכה להסתיים תוך שנה. אתה יודע מה? אילוצים כאלה ואחרים שנה וחצי עד שנתיים. אתה אומר לי עכשיו פרוסות וזה אומר שאני אתגלגל אתך כל המילניום הזה כדי שתסיים את כל תעריפי הטלגרף.

אני רוצה לדעת שאתם לוקחים את זה כפרויקט במשרד התקשורת וכמו שאתם רוצים לעשות דברים אחרים, תעשו זאת. תתקדמו, תמנו אחד שממונה על זה ורק על זה כדי לסיים את זה ואז אני יודע שתיעשה עבודה רצינית, אבל לא למרוח את זה. אולי התעריפים האלה שקבעתם, גם הם לא ריאליים? למה שאני אתן לך עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה? אולי גם הם לא ריאליים. אני מבקש לדעת לוחות זמנים. אני אומר לך לך קשה להתחייב אבל אני אומר לך וזה יירשם בפרוטוקול ולא משנה מה יהיה ומי יהיה כאן שזאת תהיה הארכה אחרונה. אתם תבואו לכאן עם תעריפי קבע אחרי עבודה שתסיימו אותה. מצדי תמנו פרויקטור לנושא, תוציאו מכרז לחברה שתעשה לכם את זה. זה לא סיפור מההפטרה.

בסדר.

יובל קלר, מנהל מערך המשדרים והתמסורות. תציג את עצמך. בוקר טוב. מנהל מערך המשדרים בתאגיד השידור הישראלי. אני מבקש להביא לתשומת לב חברי הוועדה המכובדים עיוות שקיים בתקנות נשוא דיון זה. כיום יש שלושה גופים שמפעילים תחנות שידור רדיו באזורי פריפריה. יש את גלי צה"ל, את קול ישראל של תאגיד השידור הישראלי ותחנות רדיו אזוריות. גלי צה"ל פטורים מתשלום אגרת תדרים עקב שיוך למשרד הביטחון. תחנות רדיו אזוריות באזורי הפריפריה משלמות אגרה בשיעור של 70 אחוזים. כלומר, הנחה של 30 אחוזים. רק תאגיד השידור משלם אגרה בשיעור מלא. אתה רוצה תשובות? הרדיו האזורי מסחרי ותאגיד השידור מתוקצב. גלי צה"ל עם כל המגבלות שהמדינה השיתה עליו, הוא לא יכול להתחרות בך. כך אני עונה. אם משרד התקשורת רוצה לענות או משרד האוצר, בבקשה. אני יכול לומר משהו? בהמשך למה שאתה אמרת, המשתמע מזה זה שהכנסות של תחנה אזורית מפרסומות שמזינות את שורת הרווח של התחנה ובעליה, הן עדיפות על פני תקציב התאגיד שמביא פיתוח טכנולוגי ותוכן עשיר והוקם על פי חוק במטרה לספק שירות חיוני לציבור. איך אנחנו משווים בין הדברים? בוא נשמע את משרד האוצר, אם לא סיפקתי אותך בתשובתי. אגף התקציבים, משרד האוצר. קודם כל, מה שאמרת אדוני היושב ראש זה נכון.

זה גם מתקשר למה שאורן אמר שכל הבדיקה של כל האגרות שנקבעו לפני הרבה זמן יש השפעות מאוד רחבות לשינויים כאלה ואחרים. אם עכשיו משנים את ההנחה שניתנת למי שמשדר אזורי, לכל מי שמפיץ ברמה ארצית, יש לזה השלכות הרבה יותר רחבות מאשר על תאגיד השידור כפי הוסבר לתאגיד השידור מספר פעמים גם על-ידי נציגי משרד התקשורת וגם על ידי. אי אפשר לעשות את זה כך על הדרך. יש לזה השלכות מאוד רחבות על כל מי שמשתמש בתדרים בשימוש כלל ארצי וזה לא משהו שאפשר לעשות על הדרך. לגבי הנושא הקודם שאמרת. גם אנחנו וגם משרד התקשורת היינו רוצים שזה יסתיים יותר מהר. גם אנחנו מן הסתם לא ששים לצמצם את הכנסות המדינה או לא להגדיל את הכנסות המדינה בהיבט הצר הזה. או להקטין.

אם לא עשתה בדיקה, זה לכאן ולכאן. בסוגיית הארכת הוראת השעה.

אם ייקבעו אגרות, בין נמוכות ובין אם גבוהות,

קודם כל הן צריכות להיות מקצועיות. נכון. לכן מבקשים שנתיים ולא שנה, כדי לא לעשות את הדיון הזה עוד פעם בעוד שנה ולבוא עם תירוצים שאתה כנראה לא תרצה לשמוע,

מאחר שיש לכם 16, בכוונה פתחתי את הדיון בזה,

יהיה שנה.

אדוני היושב ראש, אם יורשה לי,

בכמה אגרות מדובר? אני אולי נראה צעיר, אבל זקנתי וסבתי במגזר הציבורי. אני יודע תהליכי עבודה ואני יודע את הזמן ואז מישהו אחר או שמשלם מחיר או שנהנה. עם כל הכבוד,

כמה תעריפים? תאמרי לי כמה. אורן יכול להתייחס לזה. הוא התחיל להסביר קודם את ההיקף של העבודה הכלכלית. אנחנו מ-2016. צודק אדוני היושב ראש אבל כמו שהוסבר, העבודה בעיצומה והיא צפויה להסתיים במהלך 2021. בחלק השני של השנה. אנחנו ניתן שנה. עד סוף 2021. אני לא נועל את הישיבה ולא אומר לכם ללכת הביתה אבל אני נותן לכם שנה. תעבדו. מר בן חורין, אם חסר להם תקן לפרויקטור, תעזור להם. אני בטוח שאנחנו נדע להסתדר. משרד התקשורת, עוד התייחסות? נקרא ובהתאם נתקן את התאריכים.

הלשכה המשפטית של משרד

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן הפקודה), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 13(ב) לפקודה, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה), התשע"ו-2015, ברישה, במקום "חמש שנים" יבוא "שבע שנים". שש שנים. נתקן לשש שנים. אני מוכן להמר על זמן העבודה של הוועדה בעוד שנה

להמר על כך שאולי יש כאן עיוות. אם תרשה לי לנסות להסביר שוב אדוני היושב ראש.

העבודה הכלכלית נעשית על בסיס או באמצעות או בעזרת יועץ כלכלי בין-לאומי. זאת העבודה המקצועית. הסביר אורן שזו עבודה רחבת היקף. מתי התחיל לעבוד היועץ הכלכלי? תן לי להשלים בבקשה. גם אם יש מקום לביקורת, אני מדברת על מה שמתקדם. עדיין אנחנו צריכים את הזמן.

אף אחד לא עצר אותך. אדוני היושב, אם תרשה לי בבקשה להשלים את דבריי. לאחר שנקבל את העבודה הכלכלית המקצועית, עדיין יהיה לנו פרק זמן מסוים - ואני מקווה שהוא יהיה קצר. כולנו שואפים שהוא יהיה קצר בו אנחנו נפנים את התובנות הכלכליות לתוך הוראות התקנות. מתי היועץ המקצועי אמור להגיש לכם את המסקנות? בסוף שנת 2021. לקראת הסוף. אני חוששת שאנחנו לא נספיק לעשות את העבודה המשפטית ולתקן את התקנות בהתאם עד סוף השנה. מתי נחתם אתו החוזה? תקשיבי, אנחנו מדברים כאן במשאב ציבורי. עם כל הכבוד, אני רוצה להיות נחמד, רך ועדין, אבל אני צריך לשאול את השאלות שיירשמו בפרוטוקול. מתי נחתם אתו החוזה? בתחילת 2018. בפברואר 2018. ובחוזה נתתם לו שלוש שנים לעבודה כלכלית? הוא כבר הגיש את המסקנות אבל אתה מקבל על זה עכשיו בטפטופים.

שהיא דורשת גם עבודה מקצועית של היועץ ואחר כך עבודה פנימית בתוך המשרד לאשר את זה. מדובר כאן הרבה פעמים בסכומי כסף מאוד גדולים עם השלכות. לכן זה לוקח קצת יותר זמן. אני מסכים אתך שהיה אפשר לקצר את זה אם היו מקצים לזה כוח אדם יותר גדול ומשקיעים בזה הרבה יותר כסף,

אני עדיין מתעקש על שש שנים. תבואו לכאן ונראה לאן התקדמתם ומה עשיתם.

אימאן, את רוצה להתייחס? לא. אנחנו מצביעים על שנה.

מי נגד?

הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (הוראת שעה)

הישיבה ננעלה בשעה 09:18.